בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אני רוצה לדבר על נושא המשכנתאות כי אני רואה שזה צובר תאוצה. אני רוצה להגיד לחברים על מה דיברנו אתמול, ואני לא מתכוון לרדת מהעניין הזה. בדרך לכאן הייתי בראיון ברשת ב',

הוא אמר לי שאי-אפשר לעשות דבר כזה. אני חוזר ואומר את מה שאמרתי אתמול, ובעיקר ליועצת המשפטית של הוועדה. המציאות היא שמחירי הדירות הופכים להיות נושא שאי-אפשר לחיות איתו. זה נוגע לכל הציבורים ולכל המגזרים. כולם-כולם. המדינה עומדת כאילו מהצד, אבל היא לא עומדת מהצד כי ראשית, היא מספסרת בקרקעות. כשבן אדם קונה דירה, עד שהוא מקבל את הקרקע, המדינה מתנהגת כמו אחרון הספסרים כדי להרוויח כסף על מחירי הקרקעות. ברגע שהיא כבר מוציאה את הקרקע לבנייה והזוג הצעיר הולך לקנות דירה, המדינה גם משתתפת. הוא לא משלם רק לקבלן, הוא משלם גם למדינה ובזה העניין לא נגמר. הוא לוקח משכנתה, אחרת הוא לא יכול לקנות דירה, ואז הוא חוטף את העלאת הריבית. כך הוא צריך לשלם את מה שהוא לא יכול בשום פנים ואופן. לעמוד מהצד ולתת נימוקים מלומדים למה אי אפשר להתערב בריבית של בנק ישראל ולהגיד כל מיני הסברים זה לא מעניין בכלל. התפקיד שלנו הוא בדיוק הפוך, ולכן יש לנו חסינות. אנחנו צריכים לעשות פעולה כדי שבסופו של דבר, המשפחה שקונה דירה תוכל להגיע לזה. זאת לא גזרת גורל, זה משהו שאנחנו צריכים לטפל בו. נכון שיהיה מאוד קשה, מכיוון שיבואו אנשים מלומדים ויגידו שאני מכניס את היד לכיס על חשבון משלם המסים.

זה על חשבון הזוג הצעיר שמשלם למדינה על הדירה שהוא קונה, ומשלם לקבלן. לא נרפה מהעניין הזה. גברתי היועצת המשפטית, אני מבקש, תפעילי את כל הכישורים שלך לעשות חוק בעניין הזה ולהתמודד עם הבעיות המשפטיות, והמדינה תהיה חלק מהעניין. נתחיל דיונים על החוק הזה לראות איך הוא מתקדם. אפשר להגיד משהו בעניין? כן, בבקשה. בוקר טוב לכולם, בנושא יוקר הדירות אני מבקשת לקחת בחשבון גם את הבנייה הפרטית. אנחנו בחברה הערבית מנסים לבנות דירות משלנו, למרות שלרוב המוחץ אין קרקעות. הם קונים קרקעות ומשלמים עליהן הון תועפות. אם אלה קרקעות שעדיין לא קיבלו אישור לתוכניות בנייה, מי שקונה מפסיד אני לא רוצה להגיד מפסיד, אבל לוקחים 40% מהקרקעות האלה. בסוף הוא נושא בעול על הכול, והוא נכנס לשכונה שאין בה דברים בסיסיים.

כשמדברים על בנייה ועל דירות, צריך לקחת בחשבון גם את הבנייה העצמית. אם מדובר על זכאים, כי יש כאלה שלא זכאים. אני מדברת על זכאים. אני מדברת על אזרחים שנותנים את חלקם, 40% מהקרקע שלהם, ובסוף הם מחויבים בכול. תודה רבה. ינון, בבקשה. אתמול היה פה הנגיד.

חושב שבפעם הבאה שמביאים את הנגיד, הוא צריך להגיע ליותר זמן ועם פחות לחץ. היו עוד שאלות והבהרות לחברי הכנסת, וזה היה חשוב. הנגיד מאוד מוערך והוא צריך להיות פה יותר זמן. כולנו מדברים על יוקר המחייה בכלל ועכשיו על הדיור. אמרת שהמדינה מספסרת. בוא נקרא לילד בשמו רמ"י מספסר בקרקעות, רמ"י מתנהג כשוק אפור, רמ"י לוקח את הזוגות הצעירים כבני ערובה. צריך לומר את זה כדי שכולם יידעו. אם ניתן את הקרקעות במחיר מינימום, כלומר בלי מחיר, ואם המדינה תכניס את היד לכיס ותיתן פיתוח בכל מקום למי שצריך לחצוב יותר בהרים ודברים כאלה ןאם הקבלן לא יגלגל את זה על זוגות צעירים, נגיע למקום אחר. רמ"י לוקח מקק"ל ומשווק את הקרקעות שלה. קק"ל צריכה לשווק לבד את הקרקעות שלה, ונגדיר איזושהי תחרות. פעם אמרתי את זה, וחטפתי כותרות נגדיות. אין לי כלום בקק"ל אשתי לא עובדת בקק"ל, ואף אחד מבני משפחתי לא עובד בקק"ל. צריך להביא את התחרות הבריאה הזאת ובנוסף לזה נטפל גם בבנקים. לא הבנתי. אתה יודע שעל סדר-היום עמדה הלאמת קק"ל? לקק"ל יש קרקעות והם אמורים לשווק אותן ולא רמ"י. כשרמ"י משווק, הוא מונופול על כל הקרקעות של המדינה,

בן אדם מחזיק בקרקע במשך ארבע-חמש שנים כדי שהקרקע תושבח, ולא משלם כלום על זה. צריך לעשות לזה סוף. צריך להגיד לו שאם תוך שנתיים הוא לא מתחיל את הבנייה, יושתו עליו מסים כך שלא ישתלם לו להחזיק בקרקע הזאת, או

אם יש לך קרקע לתעשייה, לא רמ"י ישווק אותה אלא משרד הכלכלה ישווק אותה; לאנרגיה מתחדשת לא רמ"י ישווק אותה אלא משרד האנרגיה, לדיור שמשרד השיכון ישווק אותה. לא יכול להיות שרמ"י ישתלט על החיים שלנו, ואם נעשה כך, המשכנתאות יהיו פחות ואפשר יהיה להביא דיור בר השגה לכולם.

צריך לעשות עם הדיור הציבורי את מה שצריך לעשות. אי-אפשר לתת לרמ"י להמשיך להשתלט לנו על החיים. הוא פשוט משתלט לנו על החיים. אנחנו רוצים שיהיה מינימום של ריבית שהבנק יהיה חייב לתת על פיקדונות.

המיליונרים לוקחים את הכסף שלהם ומשקיעים. זה לאותם אלה שלקחו מהפנסיה שלהם ומכל מקום אחר, וחוסכים את הכספים האלה. אני חושב שצריך להיות מינימום של ריבית על הפיקדונות וכמו שהבנק מרוויח מהכסף של מי ששם את הכסף בבנק ישראל או בכל מקום אחר לי אין פיקדונות אותו אחד שמפקיד את החסכונות שלו, שירוויח. אדם שיש לו כסף לא יקנה עוד דירה, אלא ישאיר את הכסף בבנק וירוויח כסף עם תשואה יותר בטוחה. יכול להיות שזה מה שהוא יעשה, וגם ישחרר עוד קרקעות. דבר אחרון בנושא הזה, ביקשתי גם כשהייתי באופוזיציה, ואולי עכשיו ישמעו בקואליציה. אני מבקש לבדוק לפטור ממס שבח על דירה שנייה לתקופה מסוימת. מי שימכור דירה שנייה ומעלה לא ישלם מס שבח לתקופה מסוימת, כדי לשחרר דירות בשוק. הדירות נמצאות כלואות אצל המשקיעים, ולא כדאי להם למכור כי המחיר עולה בכל יום, ומקבלים יותר שכירות. לשחרר קצת, כי זה מה שייתן לנו עוד דירות בשוק. יש לזה תוכנית שלמה. רק ככה נצליח לשחרר קרקעות ורק ככה נוכל להוזיל גם את ההלוואות וגם את הסיפור של הדיור עצמו. אם ניקח מרמ"י את כל הכוח, אני מאמין שנוכל להגיע ולהביא בשורה לאזרחים.

מיכל שיר, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש, אתמול פנה אליי זוג צעיר, בני 26, שהיה חייב כסף בשביל אוכל על השולחן. הם לא מצליחים לגמור את החודש, ובעוונותיהם הבנק הפך אותם ללקוחות מוגבלים. יש להם תינוק בן שנה והם לא יכולים לקנות אוכל.

אין אוכל על השולחן, אין חלב, אין לחם, אין כלום. מוגבלים. הם פנו לשוק האפור כמוצא אחרון, כי מישהו צריך לקנות מטרנה. מאותו רגע החיים שלהם אינם חיים. אתמול ישב כאן הנגיד, וזה נושא שדיברתי עליו מהיום הראשון שלי בכנסת. אנחנו צריכים להבין כמה לקוחות פרטיים מוגבלים יש במדינת ישראל, וכמה מהם פנו כבר לשוק האפור. אני יכולה להניח שאחרי עידן הקורונה, יש המון, כולל מסעדות ועסקים. לקוחות פרטיים, זוגות צעירים שכבר הסתבכו, מוגבלים, פונים לשוק האפור. דיברנו על הקרן למסורבי אשראי

אנחנו מדברים עליה כבר שנים.

אף אחד לא יודע שהיא קיימת וכנראה גם הביורוקרטיה להגיע אליה היא בלתי אפשרית, בטח ובטח למשפחות צעירות שמתות מפחד מרגע שהן קמות בבוקר. אדוני היושב-ראש, אני ממש מבקשת לקיים דיון רציני על לקוחות מוגבלים, על לקוחות שהסתבכו עם השוק האפור,

אני לא יודע לענות לך, אני לא הייתי יושב-ראש עד עכשיו. זה עוד היה בתקופת הקורונה כשהקמנו את הזעקה הראשונה. הכנסת העשרים-ואחת, הכנסת העשרים-ושתיים, עליה השלום. הכנסת העשרים-ושלוש. אנחנו חוזרים על זה, ולא קורה שום דבר. מיכל, אני אבדוק את העניין. לפי דעתי זה שייך לוועדת הכלכלה, ונאמר לי שהקימו ועדה לעניין הזה. אני אבדוק את זה. דלל, בבקשה. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש, שיהיה לך בהצלחה.

אני חושב שהוועדה הזאת חייבת לטפל בנושא הדיור ולתת גם פתרונות. נושא הדיור הוא המכה הקשה ביותר לזוגות צעירים. אם אנחנו רוצים ולחזק את המדינה שלנו ולהשאיר את הזוגות הצעירים בארץ, המדינה חייבת לתת פתרונות לזוגות צעירים. צריך להבין, חלק גדול מהגורמים שמנהלים את המדינה או נמצאים במדינה, כמו בנקים, לא בטוח שהם רוצים להוריד את מחירי הדיור. גם לא בטוח שקבלנים רוצים להוריד את המחירים, כי הם מרוויחים אחוז מהעלות, ולא שאני משמיץ אותם.

אמרו פה אתמול שהם מוכנים להקפיא את המחירים. והממוצע לדירה של ארבעה חדרים הוא שניים וחצי-שלושה מיליון שקל. המדינה, באמצעות רמ"י, מוכרת קרקעות ושולטת על רוב הקרקעות בארץ. כ-90% ומשהו מהקרקעות נמצאות בידי רמ"י. אפילו אזרחים שיש להם דירה ראשונה ושנייה, לא בטוח שרוצים שההשקעה שלהם תרד.

אנחנו צריכים להתמקד בפתרונות לזוגות צעירים, ואיך אפשר לעשות את זה? כשקונים דירה, למעלה מ-50% זה מיסוי שנמצא בידי המדינה, ויש לה יכולות להוריד את המיסוי הזה. נניח שדירה עולה שניים-שלושה מיליון שקל, ומחיר הקרקע והמיסוי בערך 50%. אם המדינה תיקח את הסכום הזה ותיתן אותו במשכנתה לאותו זוג צעיר, כך שהוא ישלם את זה בעוד עשר שנים או עשרים שנה, כשיש לו יכולת, הזוג הצעיר יוכל לרכוש דירה בעלות הבנייה בלבד. זאת נקודה שצריך לחשוב עליה, ולא לדבר רק על מחירי הדיור. אנחנו רואים שמנסים להוריד את מחירי הדיור כאן

לכן, צריך לעשות רפורמה גם בנושא שיווק הקרקעות. אם רמ"י משווק מתחם של אלף יחידות דיור, צריך לגלם בתוך המכרז עצמו בין 10% ל-15% דיור לטווח ארוך בהשכרה לזוגות צעירים, ובין 10% ל-15% לזכאים ללא מחיר הקרקע. כך נשיג הורדה מסוימת. נקודה שנייה לגבי נושא הריביות. העלית רעיון מצוין אתמול, ויש בו לא מעט בעייתיות,

מבחינת היישום שלו. אני הייתי מציע ללכת בכיוון הפוך, כלומר המדינה תיתן לזוגות צעירים שלקחו משכנתה בסכומים מסוימים, זיכוי או הטבה במיסוי. זה ייתן לשוק החופשי להמשיך עם ההלוואות, והמדינה תיתן זיכוי או השתתפות, הטבה במס. ברגע שאתה מציג את המשכנתה, אתה מקבל הטבה במס,

זה דבר שיכול לעזור לאותו זוג צעיר. חיילים קרביים משוחררים גם בעבר ניתנו ליוצאי צבא בצבא קבע אדמות כמעט בחינם בגליל ובנגב, אבל צריך למצוא גם תעסוקה.

היום צעירים יכולים לעבוד גם מרחוק, ולא חייבים להגיע למרכז.

מחשבים. ליצור תעסוקה יחד עם דיור ועם מגורים גם בנגב וגם בגליל. תודה, אדוני היושב-ראש.

בבקשה. בנושא זיכוי מס יש בעיה מסוימת.

שמרוויחים פחות מ-7,000 שקל ולא מגיעים לרף המס. לכן, עדיף לתת לציבור הקלה בצורה אחרת, ולעשות את זה כמה שיותר מהר כי יש אנשים כבר היום קשה להם. ברגע שהריבית נקבעת, הבנקים לא מחכים לנו, וכבר מתחילים לגזור

נדון בפניות של משרד השיכון, גם העברות וגם עודפים. להעברות צריך אישור של ועדת הכספים.

עם עודפים אפשר לחכות 21 יום וזה מאושר אוטומטית. בכל השנים שהייתי בוועדה לא הסכמתי לזה.

למה זה לא בוצע? העודפים נוצרו בעיקר בפעילות שחוצה שנים. לדוגמה, מיון עובדים זרים או תשלומים לחברה שמבצעת את אבטחת מזרח ירושלים. לדוגמה, תשלום בגין דצמבר משולם בינואר לאחר מכן. מה מזרח ירושלים? אבטחת מזרח ירושלים. זה לא בפנייה הזאת. זה חלק מהעודפים. אנחנו מדברים על 29004. יש אבטחה של מזרח ירושלים ונדבר על זה,

למה זה במשרד השיכון? במשרד המורשת?

אני רק אחדד שמדובר במאבטחים אזרחים.

שאלה פוליטית של

מי אחראי על זה.

למשרד לביטחון לאומי או לביטחון פנים,

לא הבנתי. נראה לך שהחסידים שלהם ילכו לשמור שם? אני אומר ברצינות, אנחנו נמצאים בפתחה של ממשלה חדשה. אנחנו אומרים שצריך לבחון את העניין הזה מחדש, ומדברים על זה כבר שנים. בכל פעם נכנס שר

אני צריך לאשר את זה,

הממשלה הקודמת, נשארו להם 54 מיליון.

חושב שיש להם בזבוז יתר של כספים.

שכאשר יש עודף כזה והוא אומר לך שיש התקשרויות שהממשלה התקשרה, אם אתה עוצר את זה, אתה מכניס את המדינה לבעיה. זה לא סיפור פשוט.

עכשיו אנחנו מדברים על הסכמים שנעשו,

מה תגיד לאותם קבלנים או לעובדי ניקיון,

שאתה לא מוכן לאשר את העודף שהיה? זה לא מכאן והלאה שאתה אומר לגולדקנופ לבחון את העניין הזה. צריך לבדוק מכאן ולהבא מה נעשה עם הדבר הזה.

הכול עודפים. 29004, מי בעד אישור העודף הזה, ירים את

למה הנושא של פיתוח ביישובים היהודיים בבנייה העירונית למגזר המיעוטים נמצאים בנפרד?

כל פעילות משרד השיכון מפוצלת להרבה תוכניות, כמו שאנחנו רואים, ובאמת בנפרד. הכוונה שלנו בעתיד היא לאחד את זה, כי הפעילות כבר אחידה על כל האתרים ברחבי

למה שהמדינה לא תעשה את הפיתוח.

פיתוח בגליל,

עולה יותר מפיתוח באור יהודה. הקבלן רואה את הסכום שהוא משלם על הקרקע והוא מקבל את הקרקע

אני רק אומר דבר אחד,

ושהמדינה תשית את זה על עצמה. כך גם הרוכש לא ישלם את זה. אני איתך, אבל בקטע יותר ספציפי. זאת אומרת, לזוגות צעירים תן

זה נראה כאילו הוא מתערב בדברים לא לו.

ומכאן ואילך הם יעמדו מהצד,

אני

משרד האוצר ואני גם אוהב לנהל איתם דיאלוג,

כשראיתי את זה הייתי בטוח שהביצוע במגזרי המיעוטים זה הסכם עם רע"ם,

אז למה כל החלוקות האלה?

הוא מעביר את הכסף, כי זה אפילו לא כסף שלו. חלק מהכסף יש לנו בבסיס התקציב. אתה הבנת מה שאני שואל? הבנתי לגמרי,

ולכן היינו צריכים תוספת תקציב. בדרך כלל אנחנו יודעים לפי אומדן מה אנחנו צריכים, ואנחנו מקבלים את זה

זה תלוי בכביש שנקרא 561. לצערי, משרד התחבורה החליט לבטל את הכביש הזה ואי-אפשר לשווק ולבנות ללא הכביש.

מצד אחד, רוצים לשווק, רוצים לבנות, רוצים להוזיל, אבל חוסר התיאום הזה בין המשרדים פשוט לא הגיוני.

על זה יש לכם תשובה? בכביש שאמור להיות שם צריך להיות תיאום מינימלי. זה לא המקום היחיד ואני מכיר עוד מקומות עם בעיה כזאת. הדבר הזה נכון, ויש גם תביעות קרקע בכל מיני

רמ"י אחראים על הפיתוח הזה. אתה אומר שאם היה פה נציג של רמ"י,

למי רמ"י שייכת? חברים, התבלבלנו. מדינה נפרדת, רמ"י.

ובשנה האחרונה רכשנו פחות כי המחירים עולים והיכולת של המשרד להתמודד עם השוק הפרטי הייתה מאוד קשה.

כמה דירות יש היום בדיור

אנחנו מדברים על קצת מעל 50 אלף כולל בתי גיל זהב. כמה היו לפני חמש שנים? בשלוש השנים האחרונות מכרנו 4,760 דירות, ורכשנו 700. על כל

לגבי הרווחים של החברות, יש הסכם מול רשות החברות.

זאת אומרת, לא לקנות דירות. החברה המרכזית היא עמידר, ויש הסכם עם עמידר. מחצית מהרווח שלה בשנה האחרונה היה 80 מיליון, ו-40 מיליון

אני לוקח בחשבון שיוקמו הוועדות וניכנס לאיזשהו סדר.

היו כ-900 דירות, ואוכלסו עם העלייה מאוקראינה. חלק אוכלסו וחלק

כשהעני הולך למשא ומתן על בית, אומרים לו: אתה עני,

הוא אומר: יש לי 2,000 שקל מהמדינה. יש לך 2,000? אם הבית עלה 5,000, הוא יעלה 6,500 כי יש לך 2,000 מהמדינה ואתה נאלץ לקחת את הבית.

לסגור אותה כמו שסגרנו את רשות השידור

כן. פעם אדם יכול היה ללכת לסניף בירוחם לקבל עזרה,

סע לבאר שבע.

הם סגרו עמדות, ובכלל לא מעניינים אותם

אני הולך להביא הצעת חוק לסגור את עמידר. חבל שלא הבאת אותי לפני זה, והיינו תומכים בה.

תתמוך בזה עכשיו. איפה היית כל השנה הזאת?

אתה לא היית ואל תגיד מה לא שמעת.

אני מגיש הצעת חוק לסגור את חברת עמידר, להעביר את נכסיה או לעמיגור או לחברה אחרת. אגב, עמיגור עושה עבודה טובה,

אדם רגיש, אנושי. תבדוק רק את התלונות אלפי תלונות על עמידר, מעט

תודה רבה.

על כמה דירות מדובר בהרשאה להתחייב שהמשרד רוכש, ומה לוחות הזמנים שלהן? הכסף הזה הוא כסף מזומן שנכנס ממכירה השנה, ואנחנו מפנים אותו ישירות

הנושא הזה בדמי.

שאלתי שאלה מה הצפי לרכישה? אתה לא שם לעצמך יעד? הרי אם תסגור היום, אתה יודע שזה יעלה לך סכום מסוים, ואם תסגור בעוד שלושה חודשים, זה יעלה מחיר אחר. היה לנו תכנון לקנות הרבה יותר דירות השנה ולא הצלחנו כי המחירים עלו. רצינו

כן, כמובן, אנחנו נותנים סיוע. מדובר בתוכנית גדולה שיש בה למעלה מ-2 מיליארד שקל, כפי שהזכיר קודם חבר הכנסת. בסוף שנה יש גידול טבעי של זכאים,

החשב הכללי שאל אותי האם נראה לי שהוועדה תאשר את זה. אמרתי שמההיכרות שלי עם חברי הוועדה, אני מעריך שסיוע בשכר דירה לקשישים יאשרו.

אמר שאם לא, אני צריך לעצור את זה. לכן שאלתי אתכם. השארנו שתי אפשרויות.

אתם אומרים שיש גידול בזכאים. כמה זכאים לסיוע בשכר

אתה מבין את הפער? בתקציב הזה לא דייקתם ב-85%.

ובמקרה של סיוע בשכר דירה, אנחנו לא יכולים, כמובן, לעצור ולא לשלם לזכאים בזמן. הייתה תקופה בלי ועדת כספים, ולכן לא יכולנו להתקדם עם זה.

זאת הסיבה שהיינו לחוצים לעשות את זה. קיבלתי, אני בעד.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ, הרשימה הערבית המאוחדת): אני מבקשת לקבל. פילוח לא רק לפי

חבר הכנסת מיכאל ביטון, אתה מקבל רשות

לאיזה מטרה זה הולך? בניהול ותחזוקה המצב על הפנים כבר שבעים שנה.

אם היית בא לראות איך מתחזקים בלוק. אתה פותח עכשיו דף חדש עם

צריך להוסיף שאנחנו עוזרים לאנשים שקשה להם, אין להם בית וכן בסיוע בשכר דירה. אלה הסעיפים. כתוב בתורה: הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא

תשלחו להם מכתב שזה נמצא בטיפול ונחזור אליכם כשתהיה תשובה. זה לא אדם ספציפי, אני מדבר איתך על שכונה שלמה. פנו אליי מאשדוד מרחוב רבי טרפון שתי אלמנות,

אני מדבר על שלוש משפחות שנמצאות שם, הווה

זה פשוט קטסטרופה. ככל שאי אפשר לפצל את הבית, אני מקווה שיהיה לנו הרבה יותר קל להגיד שימכרו אותו.

האם יש חוק בדבר או שזה נתון להחלטה של מישהו? זאת החלטה

אני אשמח להתייחס לשאלה לגבי העברת העודפים. באופן ככלי, בכל שנה אנחנו מעבירים את העודפים לפי פעימות בהתאם לדיווח הביצוע. למה ביטלתם את שפיר לחרדים?

עם שרת הפנים? עם יואב הכט. מבחינת העודפים, הפניות שאתם רואים על שולחן הוועדה הוגשו בקיץ כמעט לפני ארבעה-חמישה חודשים,

לכן מדובר בלוח זמנים רגיל לחלוטין כמו בכל

הממשלה הקודמת לא תפקדה?

היושב-ראש אמר שוועדת כספים בלי פוליטיקה,

ככה אמר היושב-ראש. מידי פעם עקיצה קטנה לא תזיק, אתה

הוא הניח שם קלפי, וגם שם להם את הפתק בקלפי. אני מעוניין לדעת מה הסיפור הזה,

לא, שאלו שאלה אחרת. לא הסברתי לגבי הכספים הקואליציוניים.

כמו שהזכיר יואב קודם,

מעבירים עוד חלק קטן מהעודפים של שנה שעברה.

למה אלה כספים קואליציוניים? למה משרד האוצר לא נותן את הכסף הזה? אדוני היושב-ראש, מתוך אלה שנמצאים

כסף קואליציוני, של מי? של השר אלקין. אני שואל אתכם, אתם רוצים לעכב את זה? אני מציע לעכב עד שנקבל תשובות ברורות. אני מסתכל על זה

באופן מהותי, אלה כנראה קשישים ללא בית ובמצב כלכלי לא טוב. השאלה אם אנחנו יכולים לדרוש בעיכוב הזה לצייר מפה ונראה עוד קשישים כאלה, שלא ממתינים לבתי גיל זהב, מקבלים סיוע

אנחנו לא רוצים, חס ושלום,

שלא ישתמע כך מהדבר הזה.

אנחנו לא רוצים להצביע נגד,

אנחנו חושבים שהעודף הזה הוא נכון, ואנחנו רוצים לדעת יותר פרטים, האם אפשר לתקן את הדברים שעלו כאן? האם אפשר לעשות את זה כך שזה גם ייראה צודק, ישר

אמרת שהמשרד למיפוי ישראל ואתם זה אותו משרד? זה תחת שר השיכון.

אני לא מספיק בקיא בהיסטוריה, אבל אני חושב שמאז ומעולם זה היה תחת שר השיכון. אתה ביקשת שאני אקדים את המרכז למיפוי ישראל,

אני חושב שזה מאז

בתוכנית 5240/01 תקצוב של 55 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב עבור המשך בינוי במסגרת המענה לבג"ץ שטח מחייה, וכן לתכנון בינוי והרחבת מתקני כליאה

בין היתר, מדובר בבתי סוהר ביטחוניים. גם בשנה שעברה באתם עם אותו סעיף, ובכל פעם אתם רק מוסיפים ומוסיפים.

המצב קטסטרופה ואסירים שם

אנחנו פועלים בנושא הזה בעקבות החלטת הממשלה האחרונה שהייתה, בין השאר בנייה נוספת במגידו.

האם יש משהו חדש משנה שעברה בבתי כלא אזרחיים, לא ביטחוניים?

אבל אחד הפתרונות האפשריים לא לאסירים הקשים ביותר, במיוחד לצווארון לבן זה סוג של הוסטל או אזיק אלקטרוני בקהילה, גם כחלק משיקום. עלויות הפעלה של דירה כזאת עם עובד סוציאלי,

החברות האלה לא מוכנות להיכנס למחיר קבוע. תבדקו מתי יש יציאה ראשונה, תעשו מכרז חדש או מכרז נוסף ותגמרו את הסיפור.

ולא כולן ששות להיכנס למכרז

אתה אומר שאם אתה מבקש מבזק להיכנס, הם לא ייכנסו לשם? הרי אלה לא טלפונים סלולריים.

ינון, בלי ציונות.

לא נעכב את הפנייה בגלל זה. אני אמסור את זה לנוגעים בדבר.

צריך להיות נוהל. הרשות לקידום האסיר היא לא חלק מהמשרד לביטחון פנים. אבל רש"א עובדים תחתכם. אם יש תלונה, אתם מטפלים. אני יודע על מה אני מדבר ולא אומר דברים סתם.

הייתה החלטת ממשלה על הקמת תחנות משטרה במגזר הערבי.

עושים עם 415,000 שקל? זה היה לפני הבחירות הקודמות. זה תקציב ייעודי שהיה מתכנית האצה בתקופת הקורונה לטובת המגזר הערבי. יש בפנייה בקשה להקמת תחנות משטרה. לא, זה תיאור התכנית. אז למה הכסף הזה? 415,000 שקל לתהליכי רכש חוצי שנה בתחום ההתעצמות

מדובר בעודפים משנת 2021 בגין התחייבויות מסוף שנה שהמזומן בגינם משולם רק במהלך השנה הזאת. האם בשירות בתי הסוהר לוקחים בחשבון את דוח מבקר המדינה בשנה אחרונה ואת כל הבעיות שיש בשירות

הם אושרו ותוקצבו אבל שב"ס נכשל. מי בעד אישור בקשה מס' 52-006, ירים את ידו?

הצבעה הפנייה אושרה.

הפנייה נועדה להעביר

תחת סעיף 04, משרד ראש הממשלה יש הרבה משרדי מטה שאינם משרד ראש הממשלה. יש שם תכנית לירושלים ומורשת, תכנית

את הפרויקט של מחשב לכל ילד תגברנו בשנה שעברה בסכום מאוד גדול על מנת להגדיל את כמות הילדים שיקבלו מחשבים. לא הספקנו לחלק את כל כמויות המחשבים בשנה שעברה,

ב-2021 היו 308 גרעינים.

מכל הסוגים. יש דתיים ולא דתיים.

אמר חבר הכנסת מיכאל ביטון שזה מכל הסוגים.

"מכל

הפנייה נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022 בסך של מיליון 777 אלפי ₪. מדובר בעודפים מחויבים שנוצרו בגינם התקשרויות בשנה שעברה.

התקשרויות בנושא תפעול,

זה רק המטה לביטחון לאומי. המועצה לביטחון לאומי היא יחידת סמך של

339 אלפי ₪ במזומן בתכניות התקציב הבאות: תכנית 16-1303 - מענה לאיום בלתי קונבנציונאלי, גילוי וזיהוי,

200 מיליון שקלים יצאו השנה למיגון הצפון? זה בהתאם לפעימות שאנחנו מקבלים ממשרד האוצר בשיח עם המשרדים. במיגון הצפון יש רכיב של מיגון מוסדות רווחה,

חינוך, ויש רכיב של מיגון פרטי לישובים צמודי גדר שאין בהם

ממ"ד בבית פרטי, ממ"ד בבניין משותף. האם מדובר פה ב- 200 המיליון הראשונים? לא, 100 מיליון אישרנו ביתרות. הוקצו כבר כמעט 900 מיליון שקלים מאז ההחלטה.

שזה קרן שמטפלת במלגות לאנשים שלומדים במכינות קדם אקדמיות, כל העודף עובר לשנה הבאה. זה הולך גם למי שעשה שירות אזרחי ושירות לאומי.

מי נגד, מי נמנע? הצבעה פנייה מס' 46-004 אושרה. 83-024,

מתי מחזירים את הסכום הזה שקוצץ?

למה הורידו? עדיין מדובר בכספים של שנה קודמת, שזה כספי קורונה.

מי נגד, מי נמנע? הצבעה פנייה 12-004 אושרה. 18-009, רשויות מקומיות. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים בסך של 68,803 אלפי ₪ בהתאם לפירוט הבא:

18-1102 - מענקים אזורים,

שזה בעיקר עבור פרויקטי פיתוח בצפון בהתאם להחלטת ממשלה משנת 2017, תכנית 18-1103

אחד הקריטריונים זה לקבל מענק איזון. הכסף שעליו אתם מדברים עכשיו לא מיועד לאלה שמקבלות מענקי איזון? הכסף מיועד רק לרשויות שמקבלות מענק איזון. רשויות איתנות שלא מקבלות מענק איזון לא נכללות בפנייה

כשבא יזם, ויש מספר יזמים שאני מכיר כי אני גר באזור, ורוצה לתפעל חוף, הוא לא ניגש למכרז של שנה אחת. צריך להגדיל את המכרזים לחמש שנים, לשלוש שנים, כי שנה אחת זה לא מכרז. שנה

יש סיכוי שגם לא ישלמו להם עכשיו?

לא היה אף פעם מקרה של עובד במשרד כלשהו שלא קיבל משכורת והייתה ועדה שדנה בו רטרואקטיבית. זה רק

בשבוע הבא, בעזרת השם, נדבר על זה. בקשה מס' 36-008. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022 בסך של 56,498 אלפי ₪ במזומן, זאת כפי שמפורט להלן: תכנית 36-3002, 2,875 אלפי ₪ - העודפים נוצרו בשל התחייבויות שנוצרו בגין חוזים מול ספקים במהלך שנת 2021, תכנית 36-4001 3,830 אלפי ₪ - ההתקשרויות בתכנית זו הן לפעילות החוצה שנת תקציב הכוללות מוקד טלפוני,

כך שהעודף שנוצר עובר למימון הפעילות בשנה העוקבת, תכנית 36-4101, סבסוד שירות ילדי הורים עובדים במעונות יום, 7,703. למה יש בזה עודף?

בעיקר תקציב תפעולי של האגף למעונות יום, זה לא סבסוד. של האגף עצמו? של האגף למעונות יום, כמו מצלמות או הכשרות שהם עושים למטפלות. מה זה המצלמות?

סבסוד להתקנת מצלמות במעונות יום. אתם יודעים מה קורה עם הסיפור הזה של המצלמות? אנחנו מכירים הרבה שלא קיבלו עדיין את התקציב ויש חוסר גדול. ב-1 בינואר יהיו כאלה שיעברו עבירה פלילית כי הם לא יהיו מוכנים. אנחנו מדברים פה על עודפים כשאנחנו יודעים שיש מעונות יום שעדיין לא קיבלו את הכסף. אם את אומרת שיש עודף לזה, האם העודף יספיק? אנחנו יודעים שיש כאלה שלא הספיק להם הכסף. ב-2021 המשרד פרסם קול קורא להגשת בקשה לסבסוד התקנת מצלמות. לכל מי שהגיש שילמו בהתאם למסמכים שהוא הגיש, בהתאם לזכאות שלו. לא ידוע לי שיש שם איזו שהיא בעיה. את אומרת שנשאר עודף. שעוד לא הספיקו לשלם. אבל הם מחויבים? כן. מה זה "עידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות ומעוטות השתתפות"? קורסי הכשרה,

הכוונה שעושים לאוכלוסייה חרדית,

מוגבלות, רווחה. כמה יש בתקציב הבסיס? בתקציב הבסיס יש כ-55 מיליון שקל לאוכלוסייה החרדית ועוד סכום דומה לאוכלוסייה הערבית. אלו שתי האוכלוסיות? יש אוכלוסיות קטנות יותר שמקבלות נפח קטן יותר.

לאתיופים יש החלטת ממשלה לשנים 2021 ו-2022 בסך של 10 מיליון שקל

תני עוד דוגמאות לאוכלוסיות קטנות יותר. אנשים עם מוגבלויות, אוכלוסיית רווחה. כמה אנשים עם מוגבלויות מקבלים מזה? כרגע אין לי את החיתוך, אני יכולה לבדוק. מעניין אם מספיק להם מה שנותנים. כשאת אומרת שלאתיופים יש החלטת ממשלה, האם זה אומר שמפה הם לא מקבלים כלום? החלטת הממשלה יושבת כאן. כמה סך כל התקציב? בכל התקנות של עידוד תעסוקת אוכלוסיות

223 מיליון שקל. יש הצלחות בעידוד הזה?

יש צורך שצריך לראות איך הוא מתבצע בשטח. מי בעד אישור פנייה 36-008, מי נגד, מי נמנע? הצבעה פנייה 36-008 אושרה.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:05.